הנושא היום הוא המשך הישיבה על יבוא דבש ושמן זית במכסות פטורות ממכס. לגבי הסיכום על הפיצוי, שמופיע כבר בתקציב המדינה, נתתי לכם אומנם שלושה ימים, אבל בסוף לא יכולנו לקיים את הישיבה ביום רביעי שעבר, אז קיבלתם עוד שבוע. אני רוצה לומר שאנחנו רוצים לסיים את כל נושא הפיצויים שמופיע בתקציב. אם צריך לעשות את זה בשלבים נעשה את זה במנות כאלה, אבל שר האוצר אמר לי במפורש: אני רוצה לעשות את זה אחרי התקציב, ואחרי התקציב אני אסיים את זה מהר. בינתיים אני לא רואה שהדבר הזה מסתיים, ואני רוצה לומר לכם שאני לא מוכן שיעבדו על ועדת הכלכלה. הנושא הזה חייב להסתיים. אני לא רוצה לדבר פה באיומים וכל השטויות האלה, זה לא מתאים בין ועדת הכלכלה למשרד האוצר. אתם צריכים לעמוד במילה שלכם. הבטחתם תקיימו. ביקשתם אחרי התקציב, כדי שלא יהיו לכם בעיות עם התקציב קיבלנו את זה, אבל יש גבול לכל דבר. כל פעם אתם מביאים לנו כל מיני תנאים שאני לא יוצא מהם. לא אני החקלאים, משרד החקלאות. אין רק את משרד האוצר, יש גם את משרד החקלאות, אולי אתם לא מבינים את זה, אבל זה המצב. התרגלו לעבוד בלי. אבל משרדי הממשלה צריכים לעבוד ביחד וגם להם יש מה להגיד. מכיוון שהתקציב של הדבש והשמן מופיע בהסכם המקורי, 60 מיליון שקל מעבר ל-700 מיליון, אני רוצה לדעת אם סיכמתם משהו, ואני רוצה לדעת מה קורה עם השום. לא יכול להיות שאתם תפילו שוק שלם ולא תפצו בשום דבר לאור מה שקרה. זה היה ניסיון, עוד לא ידעתם איך לטפל בעניין של פטור ממכסים ולא חשבתם על זה טוב כשהתייחסתם לנושא של השום. אם הייתם מפעילים את הראש אולי לא הייתם הולכים בדרך שהלכתם. אני לא אומר שעשיתם את זה בכוונה, טעויות קורות, לומדים מהטעויות. הינה, דובי פה מולי, אמרתי שזה יחול על ה-700 מיליון כרגע, על מנת שאנחנו לא נחכה לשינויים תקציביים. קודם כול נעשה את זה. האמת שזה גם לא הרבה כסף, אז אני לא מבין מה הלחץ. בבקשה, משרד האוצר, החקלאות, אחר כך דובי. בוקר טוב. אנחנו גם רוצים לסיים עם ההסכם. התקיימה ישיבה ביום רביעי בין השרים, שר האוצר הציע הצעה מאוד נדיבה ביחס להסכמות - - - סליחה שאני מתפרץ,

"מאוד נדיבה" זה בעיני המתבונן. הם לא חזרו ממה שסוכם לפני שבועיים, הם לא באמת התקדמו. זה תלוי איך מציירים את זה. אתם מדברים עכשיו על 700 מיליון או על 60 מיליון? 700. אנחנו מדברים על הכול. הייתה ישיבה, הציע שר האוצר הצעה, הוא ביקש משר החקלאות תשובה עד יום ראשון. בינתיים לא קיבלנו תשובה, אז אנחנו מחכים לראות איפה זה עומד.

מבחינתנו אנחנו רצינו לסיים את ההסכם - - - אתם חוזרים להסכם של יולי 2022? מה? אנחנו כגורמי מקצוע היינו מאוד שמחים לסכם על ההסכם של יולי - - - אבל זה לא ההסכם, הממשלה התחלפה, אתם יודעים שהממשלה התחלפה. אז אני אומר שוב, שר האוצר הציע כבר משהו מאוד שונה ממה שהיה ביולי 2022, השר דיכטר שמע, גורמי המקצוע שמעו, אנחנו מחכים לתשובות. ומה קורה עם נושא הדבש והשמן? מה זה שייך עכשיו לכל ה-700 המיליון? זה הכול חלק מאותו - - - לא,

אנחנו אמרנו לכם שזה יסוכם בנפרד. אמרנו לכם את זה. תגיד לי, נראה לך שלוועדת הכלכלה אין מה להגיד? רק לכם יש מה להגיד? ביקשנו, בלי לפגוע בהסכם הכולל, לסגור את הבעיה של השמן ושל הדבש, כי זה לא חלק מ-700 המיליון. מה בדיוק הבעיה עם זה, אני לא מבין. זה חלק מהסכם שכולל הרבה סעיפים, הוא כולל גם עובדים זרים שנדונו באותה הישיבה. גם חוק סימון ארץ המקור? גם הוא נמצא בהסכם. גם זה יהיה מותנה? הכול יהיה מותנה? זאת הטקטיקה? הם רוצים לסיים את ההסכם, אנחנו גם רוצים. בסדר, הבנו, הבנו. אני מבקש שאף חוק של האוצר לא יגיע לוועדה הזאת אף חוק וכל חוק שיגיע לוועדה, אנחנו נטפל בו בצורה - - - תראו, אם אתם חושבים שאתם לבד אז אתם לא לבד. אני אביא היום הצעת החלטה לסיעת הליכוד, שאנחנו מורים ליושב-ראש הקואליציה ולשר המקשר לא להעלות שום הצעה במליאה שקשורה לאוצר. אתם רוצים להתחיל איתנו? אז בואו עד הסוף. אתם עובדים עלינו בעיניים, הבנת אותי? אמרתי לכם, אתם צריכים לטפל בדבש ולפתור את הבעיה של השום, זה מה שאתם צריכים לעשות. יש לזה תקציב בתקציב המדינה, תגמרו את העניין. מה הבעיה, לא הבנתי. זה לא עולה יותר כסף ממה שזה צריך לעלות. בשביל מה שמתם סעיף תקציבי בתקציב המדינה? בשביל עוד פעם לקחת את הכסף בחזרה למשרד האוצר? שוב, אין לנו רצון,

לזלזל בוועדה - - - אין שום בעיה, אתה לא מוכן לקבל את ההמלצה של הוועדה. מי היה בישיבה הקודמת? מה, הבאת לי עכשיו אותו כדי שיגיד לי משהו אחר? אתם עושים צחוק ממני?

אולי לא קלטתם אותי נכון, לצערי הרב. אני אומר שוב - - - לא קלטתם אותי נכון.

הישיבה הסתיימה, ואנחנו נראה מי ינצח בזה,

לא האוצר, בטוח. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 08:41.